אני רוצה לברך את חברי, איתן גינזבורג, על הובלת החוק לעדכון ושינוי המדיניות בסוגיית התעריפים והקנסות בתעבורה. הוא עשה את זה ברגישות, באנושיות, בתיאום עם הרשויות והגופים, והושלם התהליך. נברך אותו על הובלת החוק בוועדת כלכלה. אנחנו מתכנסים עכשיו לדיון נוסף - - - היו לי הסתייגויות מסוימות בחוק. היו הסתייגויות? כן. לא הסתייגויות עם - - - אבל בנו על הרגיל שלנו,

זה היה צר,

זו הייתה הסתייגות עקרונית. מעצם - - - עקרונית. הנימה לתת לפקחים העירוניים גם ברשויות מקומיות סמכות גדולה. הם נתנו גם בעבר קנסות. אבל זה היה בצורה מצומצמת. היום אתה מרחיב את זה לשורה של עבירות, נגיעה בפלאפון, 1,000 שקל לנער בן 16.5. הפקח עומד מול הנער, והוא כן נגע והוא לא נגע, נסע, לא נסע. איך לטפל באירוע מול אזרח. פקחים עירוניים - - - לא היינו בדינאמיקה, אבל עצם זה שיש - - - ופקח שסרח, מי מטפל בו? זה לא הדיון עכשיו, זה היה קודם. אבל הנקודה הייתה שיש המון חברי כנסת שמובילים חקיקה ודיונים בוועדת כלכלה ואתה ביניהם. וזה ביטוי לעבודה המשותפת שלנו וזה יפה מאוד.

אנחנו עוברים להצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הגבלת סכום אגרת רישיון רכב), התשפ"ב-2021, של חבר הכנסת אחמד טיבי וחבר הכנסת אוסאמה סעדי. הם יפתחו ויציגו את הצעת החוק. בוקר טוב, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, נציגי משרד התחבורה והאוצר. קודם כול כשיש חוקים שהם חוקים חברתיים, אתה יודע שגם בוועדה שלך, ואתה הובלת כמה חקיקות, ואני ועוד חברים, אנחנו תמיד מנסים לקדם את הצעות החוק האלה, ואפילו תומכים בהם. הצעת החוק הזו, אני חושב שהיא גם במסגרת אותם הצעות חוק חברתיות שאנחנו העברנו בטרומית ואנחנו מבקשים לקדם את הצעת החוק לקראת אישורה בקריאה ראשונה. אני כבר אומר, אדוני היושב-ראש, שאני דיברתי איתך לקדם את הצעת החוק הזאת, ובאנו בדברים עם הממשלה ועם נציגי הממשלה. ואני אומר בשמי ובשם חברי, חבר הכנסת,

שאנחנו יוזמים את ההצעה הזאת מהכנסת הקודמת, שההצעה הזאת היא בסיס, אנחנו לא נעולים על מספר מסוים או על סכום מסוים או על אחוז מסוים. וגם הבהרנו שאנחנו רוצים גם לעשות את זה באופן מדורג ולבוא בדברים עם משרד התחבורה, האוצר ועם הממשלה. אומרים לנו: לא את כל סוגי הרכבים צריך להוזיל. מי שיכול להחזיק רכב בסכום של מאות אלפי שקלים או של מיליונים, אז בשבילו האגרה, חבר הכנסת מקלב, היא לא משמעותית. אבל בהחלט כשאנחנו מדברים על רכבים שהם רכבים בסכומים סבירים, שהממוצע של האדם הסביר, קונה רכב, מחזיק רכב שעולה עשרות אלפי שקלים, אז בשבילו, אם הוא משלם אגרה של 1,500 שקל או 2,000 שקל כל שנה, אז זה סכום משמעותי. אנחנו השווינו ועולה שבמדינות רבות בעולם בהשוואה למצב בישראל, האגרות בישראל הן מהגבוהות ביותר. אם אנחנו מדברים על ארצות הברית, זה לא עולה יותר מעשרות דולרים, 30 דולר. אצלנו זה נע בין 1,200 ל-4,500. קראתי שחלק מחבריי, אולי חבר הכנסת מקלב ביניהם, הציעו לבטל את אגרת הרישוי על רכבים חשמליים. יש הצעות כאלה על מנת לעודד שימוש, קנייה והחזקת - - - המדינה פגעה בהטבת המס לרכבים חשמליים אחרי שעודדה אותם לקנות רכבים, ומתחיל גל של רכבים חשמליים. את זה היה לנו בדיון אחר. מס נסועה. זה עוד אירוע. עוד אירוע, תשלם כך וכך על כל קילומטר שתיסע ברכב החשמלי. ואמרו לנו שלא טוב לעודד את הרכבים החשמליים כי אם מי שיש לו רכב חשמלי הוא ייסע יותר. זה זול יותר, אז זה מעודד נסיעה. כן. וכמה אתם מציעים, 10% מעל השכר הממוצע?

היום השכר הממוצע הוא בערך 10,000, 10,500 שקל, אנחנו מציעים 10%. המטרה שלנו היא לעזור לשכבות החלשות-בינוניות. איפה טיבי, נתן הצעת חוק ונעלם? הוא עם עוזר השרה.

תמשיך, אוסאמה. אנחנו רוצים לעזור לשכבות האלה, לא לעשירים ואלה שמחזיקים רכבי יוקרה ורכבים שעולים מאות אלפי שקלים. ומצד שני אנחנו גם מוכנים לבוא, ואני מבין שהיום לא נצביע, אבל אנחנו נעלה את ההצעה, נקיים דיון, ואז נבוא בדברים עם המשרדים הנוגעים בדבר. וזאת על מנת לראות איך אולי נוכל להגיע להסכמות לגבי סוגי רכבים מסוימים באחוזים מסוימים, לסוגי רכב אחרים אולי לא נפגע, לא נעלה את כל הדברים האלה. לכן אנחנו מבקשים לקיים את הדיון ולקדם את הצעת החוק הזאת. חשוב גם לזכור, אני מבין שזה חלק מהכנסות המדינה,

המחירים של הרכבים כבר מגלמים בתוכם מיסי יבוא ומיסי קנייה בסכומים ובאחוזים לפעמים יותר מאשר מחיר הרכב עצמו. למשל, אם ביבוא אישי אתה מייבא רכב, אתה מייבא רכב ב-40%, 50% מהעלות שלו עם המיסים. כך שהמיסים על הרכבים גבוהים מאוד. לפעמים זה פי שתיים, פי שלוש מערך הרכב עצמו וממחיר הרכב עצמו. כך שהמדינה כבר גובה ויש הכנסות ממכירת רכבים, במיוחד רכבים חדשים, בסכומים נכבדים מאוד, ולא צריך להסתכל על אגרת הרישוי כמקור הכנסה. אם אפשר לעזור לשכבות החלשות, לאלה שמחזיקים רכבים, לרכבים הממוצעים לאזרח הממוצע שמחזיק רכב רגיל, לא רכב יוקרה, לא רכב יקר, בהחלט צריך לעזור לו. לכן אנחנו מבקשים לקדם את הדיון בהצעת החוק הזו. תודה אוסאמה, ואני גם אוהב את רוח הדברים שמצד אחד אתם מביאים הצעה להקל באגרת רכב, ומצד שני מבינים שהמהלך מחייב תיאום והסכמות עם הממשלה והתחלתם איתם בדין ודברים. אנחנו ניתן להם להתייחס. חבר הכנסת אחמד טיבי, אתה לא יושב בכיסא, קם שבע פעמים. יש לך הצעת חוק - - - היה לי ויכוח עם השרה שיש לך ויכוח איתה. איך אתה יודע שהגיע תורך לדבר? אחמד טיבי, בבקשה. תודה, אדוני. מדובר בהצעת חוק שעברה בקריאה טרומית שמטרתה להגביל את אגרת רישיון הרכב. זאת דרישה כלל ציבורית מזה שנים רבות. אני ער לעובדה שיש אנשים עשירים שקונים רכבי יוקרה. לא על אלה שיש להם פרארי, כמו שאוסאמה אמר, או סוגים של רכבי יוקרה, וגם לא מדובר ברכב מסחרי או אוטובוס, אלא על רכבים של כלל הציבור. גם בארצות הברית, האגרה היא פחות ממה שיש בישראל. בישראל הסכום נע בין 1,200 ל-4,500 שקל, אולי יותר לחלק מהרכבים. ועכשיו אנחנו בתקופה של עליית מחירים, עלייה ביוקר המחייה וכדומה, ההצעה הזו היא הצעה חברתית ביותר, היא נוגעת לכל בית, לכל משפחה, לכל בעל רכב, ואנחנו מבקשים ממך שתעזור לנו לקדם את החוק בקריאה ראשונה ולהצביע עליו בהמשך. אנחנו מוכנים לבוא בדין ודברים עם משרד התחבורה באמצעות ועדת הכלכלה וגם ישירות, כדי להגיע לעמק השווה. אהבתי את זה. גם אוסאמה אמר את זה. אהבתי שני דברים: א', שזה לטובת כלל אזרחי המדינה. כמו כל החוקים שלנו. ו-ב', עבור המוחלשים ביותר. זה שיש לו רכב יד שנייה, בעלות של 20,000-30,000 שקל, והוא משלם אגרה שנתית שיכולה להיות 3%-4% משווי הרכב, רק האגרה. לכן זאת הצעה שהיסוד שלה מבוסס גם על הקלה ביוקר המחייה, ואיזה מידתיות במיוחד לאנשים שנוסעים עם רכב צנוע והעלויות של האגרה מתוכו גבוהות. אני כן אהבתי שאמרתם שאתם מתחילים דין ודברים מול משרדי הממשלה ומנסים להגיע לעמק השווה או למתווה רב שנתי של הפחתת האגרה הזאת. אנחנו רוצים לשמוע באופן עקרוני את עמדת המשרד ואת חברי הכנסת האחרים שהגיעו היום שגם יתייחסו, ולתת לכם עוד זמן להגיע להסכמות ולעודד את ההסכמות האלה, גם במתווה רב שנתי. בסופו של דבר, זאת הצעת חוק שמיטיבה עם האזרחים ולכן ראויה לקידום. אבל כן קיבלתי את הרוח של יוזמי החוק שבאים ואומרים:

אבל אנחנו פתוחים למשא ומתן, לדיון, לרעיונות מול המשרד, ואנחנו רוצים שהדיון הזה יתקיים גם אחרי הישיבה הראשונה הזאת כדיון כללי.

אם יהיו הסכמות אפשר יהיה להביא את זה מידית להצבעה, כי הדיון הכללי ייגמר היום. המשא ומתן על הסכומים מול הממשלה יימשך. ברגע שתהיה הסכמה טובה, נוכל להביא מידית את החוק לקריאה ראשונה בוועדה במהירות האפשרית. אתן לנציגי משרד התחבורה - - - אנחנו צריכים את העזרה שלך לשכנע את המשרד. ללחוץ כוועדת כלכלה. אני גם צריך את העזרה שלך בהצבעה - - - ידעתי שאקבל את התשובה הזו. אבל מתברר שיש לך משקל. יש דברים שעוברים איתך ויש דברים שלא עוברים בגללך. כדאי גם - - - אחמד, אתה מכיר את האיש ששלח את הילד שלו להשאיל פטיש מהשכנים? אז הילד חזר, לא מצא, אף שכן אין לו פטיש. האבא אמר לו: לך תעבור בכל הבתים בשכונה. חזר הילד בערב בוכה: אבא, אין לאף אחד פטיש. האבא אומר לו: טוב, תביא את הפטיש שלנו. הבנת? אני הבנתי. אתה הפטיש. אנחנו עושים דיון כללי ותהיה זכות דיבור לכולם. על חוק ראשון יש זכות דיבור לכל אדם שרוצה. נציגי התחבורה, האוצר ואז חברי הכנסת, ואז נציגי גופים אחרים. בבקשה.

שמי שחר בר מאגף התקציבים במשרד האוצר, עמדת הממשלה הייתה להתנגד בוועדת שרים. מדובר באובדן הכנסות לפי הצעת החוק הנוכחית של 1.5 מיליארד בשנה מאגרות רישוי. מעבר לכך, ומשרד התחבורה יפרט, יש שבע דרגות של אגרות רישוי, וכאן מדובר בהפחתה, שבפועל תהיה על הרכבים היקרים יותר. זאת הטבה שיותר פונה לאוכלוסיות חזקות ופחות לאוכלוסיות חלשות שגם כך ממילא,

ישלמו את אגרת הרישוי הנמוכה יותר כמו שהיא אמורה להיות היום. יש נתונים על רכבים בשווי 80,000 שקל ומטה, 60,000 שקל ומטה, ואז כמה אנשים כאלה ייהנו מהקלה באגרה? דווקא אלה שיש להם רכב לא יקר, יד שניה, שהם שורדים, שהם לא יכולים לקנות רכב חדש. אתן למשרד התחבורה להתייחס. דרגות הרישוי הם שבע דרגות לפי עד כמה הרכב יוקרתי או עולה, וכן על פי שנים, ככל שהוא ישן יותר האגרה הולכת ונהית נמוכה יותר. מספרים ספציפיים, אני מציעה שמשרד התחבורה יתייחס. אותו מדרג שהרכב הולך ומתיישן, והאגרה פה פוחתת, המדרג הזה יכול גם להשתנות. היא לא פוחתת, היא עולה יותר. כן, היא הולכת פוחתת. היא הולכת ופוחתת, לפי הרכב. היא עולה יותר, האגרה עולה יותר. לפי מנוע זה לא פוחת. חברים, בואו, תתנו סקירה. - - - זה לא לפי מנוע. זה הזמן לתת סקירה של הנתונים. רק אציין דבר נוסף לפני שמשרד התחבורה משלים את דבריו ויסביר לגבי אגרות רישוי: מדובר בהצעת חוק תקציבית, זה אומר שכדי לעבור היא צריכה רוב של 50 לפחות במליאה. עוד פעם, תסבירי מה הסברת. שלום, מירב ליבנה מהלשכה המשפטית במשרד האוצר. לאור העלויות שהציגה נציגת אגף התקציבים, חשוב לציין לפרוטוקול, שמדובר בהצעת חוק תקציבית לפי חוק - - - צריך יותר מ-50? יותר מ-50. יש לי יותר מ-60. בסדר. יש לו עשר עודף להשאיל לכם. אם את רוצה על איזה חוק אחר, הוא משאיל עשר. יש לנו כמה חוקים. איך אתה מחזיק אותם, בקופסאות שימורים? אם יש לך יותר מ-60,

אז אתה רומז לפיזור הכנסת? לא הבנתי מה זה. לא, מה - - - הוא לא. אני חושב - - - מתמטיקה כולנו למדנו. יבגני, אסביר לך משהו - - - גם אם כל האופוזיציה אתכם, איך יש לך מעל 60? יבגני אתה טועה, אתה לא מבין את הסיטואציה. המצב שאנחנו נמצאים בו הוא האופטימלי בשביל אחמד טיבי. כל שינוי פוגם ב - - - רק שהוא לא יבנה עליך.

יבגני, אתה יודע מי יושב מימיני במליאה? מאזן גנאים הוא יצביע איתי וג'ידא רינאוי, זה חוק חברתי, שניהם לא יצביעו? אתה נותן איזה כותרת עכשיו על הרכבים.

על מאזן גנאים. זאת הכותרת שתצא - - - מאזן וג'ידא לא יצביעו איתי?

אתה רוצה להגיד שמאזן גנאים בעד פיזור הכנסת? לגבי חוק הרכבים, הוא בעד. טיבי, זה לא מה ששאלתי. פיזור זה לא. אנחנו לא מדברים על הפיזור, אנחנו מדברים על הרכבים. אנחנו באמת נישאר בדבר הנקי והענייני. אנשי משרד התחבורה, תציגו לנו את השיטה היום לפיה נקבעת אגרת הרכב, גם לפי סוג הרכב, שווי הרכב, המאפיינים שלו. מה מערכת השיקולים שקובעת את זה היום.

כשיש פיחות באגרת הרכב לאורך שנים,

מה השיטה וכיצד זה נקבע. בבקשה. בוקר טוב, שמי ברוני חירמן, מנהלת אגף כלכלה בפועל במשרד התחבורה. אגרות רישוי רכב היום נקבעות בהתאם לקבוצת המחיר וגיל הרכב. יש שבע קבוצות מחיר. כאשר גבולות קבוצות המחיר, הקבוצה הנמוכה ביותר היא עד 106,000 שקל. כשאנחנו מדברים על מחיר הרכב כפי שהוא נרשם לראשונה, כשהיבואן רשם את הדגם במערכות משרד התחבורה. כלומר, קבוצת המחיר נשארת עם הרכב לכל אורך חייו. ברגע שהרכב סווג, כשהוא נקנה לראשונה, לקבוצת מחיר מסוימת, הקבוצה לא משתנה לאורך חיי הרכב. גם אם עברו עשר שנים, וערך הרכב כבר ירד? רגע. ערך גם של רכב מקבוצה שבע ירד, מה שמשתנה הוא שהאגרה משתנה, האגרה יורדת במהלך חיי הרכב בארבע קפיצות. כלומר, האגרה הכי גבוהה היא לרכב חדש עד גיל שלוש. לאחר מכן, האגרה יורדת ובין גיל ארבע עד שש, רכב משלם אגרה שנייה הכי גבוהה ביחס לאגרה הראשונית. באיזה שיעור היא יורדת? יורדת בקפיצות של כ-300 שקל. רכב של עד 106,000 שקלים, מה האגרה שלו? תני לנו את המספרים. רק שנייה. לאחר גיל שש, האגרה יורדת פעם נוספת. רכבים בני שבע עד עשר שנים, משלמים אגרה שלישית מבחינת גובה האגרה ביחס לאגרה הראשונית. ולאחר גיל עשר, האגרה יורדת שוב, ולא משתנה יותר לאורך חיי הרכב. רכב בן 11 ורכב בן 20 ישלם אותה אגרה. והמספרים? המספרים: רכב מהקבוצה הראשונית שמחירו עד 106,000 שקל, כחדש, עד גיל שלוש ישלם 1,100 שקל. לאחר מכן, הוא ישלם 965 שקלים. לאחר מכן, הוא ישלם 846 שקלים. ובסופו של דבר, הוא ישלם 739 שקלים. אוסמה, אחמד אם הרכב הוא 1,100 שקל, זה החוק, זה 10%. הקבוצה הזאת לא תושפע מההצעה.

אני התבלבלתי עם ביטוח חובה, זאת הטעות שלי.

ביטוח חובה בהתאם לגיל, נכון? 1,100 זה אחוז, זה לא 10%. שאלה טובה, רק תן לי להשלים את המשפט: 1,100 שקלים לרכב חדש עד שווי 106,000 שקל. הדרגה הראשונה היא 1,100, אחרי שלוש שנים עובר לדרגה שנייה. אחרי שלוש שנים הוא נשאר בקבוצה אחת, אבל הוא יורד בקבוצת גיל והאגרה יורדת ל-965 שקלים. זאת אומרת שכבר בשנתו הראשונה אפילו, הוא 10% מהשכר הממוצע. כן, הוא קרוב מאוד, ב-50 שקל מעל. ב-106,000 לרכב חדש, הוא משלם 1,000 שקל? 1,100 שקל, יש גם תוספת אגרה עבור רשות השידור. אז אני מסיים את הדיון, החוק טוב, הוא מבוצע הלכה למעשה סתם, סתם. טיבי, מה אתה אומר, הבנת מה קרה פה? בואו נשמע על רכבים אחרים.

על 1,600 סמ"ק. אבל הטענה הראשונית שלנו הייתה לדאוג לחלשים. אז בסדר, אז בן אדם חלש עד 150,000, 200,000 שקל, ישלם 1,100 שקל. הוא התכוון שאנשים שיש להם רכבים - - - גם ב-210,000. כמה ישלמו ב-200,000? השכר הממוצע שלהם הוא הרבה פחות.

הוא אמר איך לחשב אגרה. ויוצא שברכב הסביר לכל אזרח ישראלי, למעמד ביניים, נמוך ומטה, הוא משלם 100,000 שקל. אין רכב חדש היום ב-100,000, היום כולם ב-150,000, 200,000. רכבי מיני יש הרבה. 150,000 - - - בוא נעלה רגע, בוא נעלה קומה. אני יכולה להגיד לך - - - בוא נעלה ל-180,000, ל-200,000. מה הדרגה הבאה שלכם? הדרגה הבאה שלנו היא מ-106,000 עד 128,000 שקל. ואחרי זה? 128,000 עד 151,000. תגידי לנו על 151,000, איך זה נראה? 151,000 והלאה. 151,000, מה האגרות שם? יש פה עוד שאלה מעניינת, אם הרכב עולה כ-125,000 שקלים, אבל קונים אותו דרך חברת ליסינג כאפס קילומטר, אז המשמעות של מחיר הרכב - - - לפי המחיר שהוא נרשם על ידי היבואן. זה

אני יודע, אני מסביר שאדם שרוצה לחסוך, ולהילחם, מה שנקרא, ביוקר המחייה, הוא אומר: אני רוצה לקנות רכב לא ב-128,000, אלא אפס קילומטר דרך חברת ליסינג, הוא יכול לעשות את זה. הוא קונה את זה ב-60,000, 70,000. לא, לא בסכומים האלה. הוא יקנה את זה בכ-105,000, 108,000, המחיר שלו ירד לפחות ב-15,000 שקלים, עדיין הוא יצטרך לשלם לפי המחיר של 128,000, למרות שהוא בעצם יד שנייה כבר על הרכב,

אנחנו לא - - - אני מבין, אני רק מסביר פה ליושב-ראש הוועדה, אלה סוגיות שהרבה אנשים נתקלים בהן. אין התייחסות פרטנית,

יכולת לעשות הערכת שווי לכל אחד מהרכבים. יש 3.5 מיליון ויותר כלי רכב.

אבל אדוני היושב-ראש, לגבי העלייה בביטוח חובה,

ככל שהרכב ישן, המחיר של ביטוח החובה עולה. זה היה בלבול שלי, אני חשבתי שככל שהרכב חדש, אז אתה בעצם יותר מבוטח מבחינת כל המערכות, מבחינת הכול. אבל אם הרכב שלך הוא בן 20, אז כל שנה תשלם יותר על ביטוח חובה. לא תמיד. זה לא מחייב. זה לפעמים יכול הגיע לכמה מאות שקלים. יש גם תחרות בדבר הזה. בביטוחים יש תחרות. ברור שזה תלוי בשנה. אבל נניח זה יכול להגיע, אם לקחת אותו ושילמת 1,400, זה יכול להגיע ל-1,800 שקל אחרי עשר שנים. אבל ההיגיון שם הוא הגיון אחר, רמת הסיכון עולה. לא אמרתי שאני נגד, אמרתי שזה היה בלבול בהתחלה, כשאמרתי שזה עולה בהתאם לשנתון של הרכב. הדרגה מ-151,000 היא עד כמה? זה עד 151,000. מהי האגרה בקבוצה של 126,000 עד 151,000?

זה 151,000 עד 170,000. תגידי את האגרה של הקבוצה הזו. קבוצה ארבע.

קבוצה שלוש, רכב של 150,000, כחדש 1,690 שקל לשנה. קבוצה ארבע, 2,116 שקלים. שזה מ-150,000 עד 170,000? מ-151,000. גם אם יש לך רכב ב.מ.וו שהעלות שלו אוסאמה,

אם יש לך רכב בן 20 שנה, ועלותו 200,000, ואתה נוסע ברכב בן 20, שהיום הוא עולה אולי 40,000 שקל, עדיין זה מחושב לפי 200,000 שקל. היה לי רכב שקניתי ב-200,000, לא מפואר משהו-משהו, אחרי שלוש-ארבע שנים, זה בקושי הגיע ל-50,000, 60,000. הקפיצות שם יותר גדולות. הקפיצות מטורפות ואתה ממשיך לשלם. על זה אני מדבר, אדוני היושב-ראש. עכשיו הבנו את מהות החוק. הבנת עכשיו על מה הם מדברים? זה העיוות שאני מדבר עליו, ולכן אמרנו, אני לא בא, לא 1.5 מיליארד ולא מיליארד שקל וכולי, צריך לעשות את ה... התקנות, ממתי הן? מלפני שנים.

לפני אלף שנה. לא, זאת שיטה מסוף שנות ה-90. מה ההסבר המקצועי לאגרה הכול כך יקרה של רכב בעלות 150,000 שקל? של השווי? שם זה 2,000. אני יכול להגיד, לפחות גם ממה שלמדנו בעולם, שכשקובעים את האגרה, יש שוני בין המדינות השונות, אבל כמעט כולם לוקחים את ההשפעות החיצוניות של הרכב הפרטי, שזה כולל את נושא זיהום אוויר, נושא הגודש, הרעש, תאונות דרכים, עד כמה זה משפיע. יש מדינות שמתייחסות לנושא של פליטת CO2 ובהתאם קובעות את האגרה. יש שוני בין המדינות השונות. זה בעצם התמהיל שנלקח לקבוע את גובה האגרה. אבנר, נניח שמציעי החוק לא היו מציעים חוק, האם בשנה-שנתיים האחרונות עשיתם דיונים על הדבר הזה? יש בדיקה של השיטה הזאת או שזה עולם כמנהגו נוהג יחסית?

לגבי מה שהעלה חבר הכנסת אוסאמה, לגבי הרכב החשמלי, גובה האגרה ברכב החשמלי הוא 393 שקלים,

שהוא משלם גם יש שוני בשווי השימוש בין רכב חשמלי לבין רכב רגיל, וגם מס הקנייה הוא שונה. עכשיו משנים את מס הקנייה. עכשיו זה נפגע. - - - עד סוף השנה, בינתיים - - - אבנר, אתה יודע שאנשים הזמינו אוטו ב-2022, יקבלו אותו ב-2023. הזמינו אותו לפי ההנחה שלכם במס וישלמו בהנחה אחרת. לדעתי הם גם יטענו לפגיעה קניינית, יהיו שם עתירות. אינטרס ההסתמכות. הוא הזמין מראש על בסיס ההנחה, רק לא סיפקו בזמן. אז הוא ישלם יותר? אולי הוא היה אומר שהוא לא היה קונה בכלל אם הייתי יודע שאלה המיסים,

רק החשמלי או גם ההיברידי, יש הבדל. היברידי לא נחשב, נכון? לגבי היברידי, מבחינת מס הקנייה, הוא נמוך מ-83%,

45%. זה גם תלות, אם זה היברידי plug in או בלי שניתן לטעון בשקע. מה שאני רוצה להדגיש, גם בעקבות הדיון שהיה אצלך, אנחנו כן בודקים את הנושא הזה. יש בדיקה, גם את המיסים.

יחד עם רשות המיסים. אבל לגבי הנקודה שהעלית, שהיא נקודה חשובה מאוד, באיזשהו מקום אנחנו רוצים לעודד את הנושא של ההליכתיות, ה-micro mobility, האופניים החשמליים, הנושא של התחבורה הציבורית והכול, ונצטרך לראות איך אנחנו מפחיתים עד כמה שניתן את כמות כלי הרכב בתוך מרכזי הערים. יחד עם זאת, היות והרכב החשמלי הוא רכב שהתחיל בשנים האחרונות, כן רוצים לעודד אותו, כי אם כבר יש רכב אז עדיף חשמלי מאשר רכב בנזין או רכב דיזל, או עדיף רכב היברידי מאשר רכב בנזין או דיזל. צריך לראות את כל התמונה, ולכן אנחנו כן נלקח את זה בחשבון באותה עבודה ובאותה הבחינה שאנחנו עושים מבחינת המדיניות הכוללת של השימוש בתחבורה הציבורית, וכל המהפך הזה שעושים. חבר הכנסת מקלב, בבקשה. ראשית, אני חושב שמה שנראה לי שיגיד עורך הדין עצמון, אגרה צריכה לשקף עלויות של טיפול.

אבל צריך להיות איזושהי הלימה. מה זאת אגרה? כפי שאמר חבר הכנסת אוסאמה, נשלם על הרכב מיסוי כמעט כפול, ברכבי יוקרה אולי משלמים כבר יותר, אני חושב שהעלו עכשיו את המיסוי ברכבי יוקרה. זה מעל סכום - - - 300,000 שקלים. מעל 300,000 שקלים, עכשיו העלו את זה עוד. אני חושב שהיה על זה משהו בחדשות. אנחנו רוצים מס על דלק, אנחנו משלמים מיסוי בשביל על הרכבים, לכן יש גם 100%. אנחנו משלמים אגרת גודש - - - בדלק זה בערך 70% מס מהדלק, כולל - - - אנחנו מוציאים על רכב הרבה. הטיפול ברישוי, וככל שהרכב מתיישן, הוא לא בעלות, הוא עלות הרבה יותר נמוכה ממה שאנחנו גובים דרך האגרות האלה עוד. אנחנו גובים דרך האגרות, בסך הכול מיליארד. איך היא אמרה: רק האגרה זה 1.5 מיליארד. אני מניח שדרך האגרות נגבים 3 מיליארד שקל בשנה, אם לא יותר נגבים על ידי אגרות רכב.

5 מיליארד. 5 מיליארד שקל על ידי האגרות. לא עולה הטיפול ברישום,

5 מיליארד שקל, הרבה-הרבה פחות. מאיפה - - - להוציא את זה, להנפיק את זה במחשב. אז אני אומר, ככל שהמחשוב היום עולה, ככל שיש הרבה יותר, אז הרי כמות - - - האגרה לא אמורה לשקף אחד לאחד - - - לא אחד לאחד, אבל סוג של מסגרת בסופו של דבר.

אני לא רוצה להגיד רכב כזה,

אבל אגרה צריכה הרי, זה לא מס, אגרה באה לבטא עלות טיפול בצורה מסוימת וכולי. הרי לפי זה צריך גם לקבוע את האגרה.

אני לוקח מזה, אני לוקח מהנמוכים יותר, אני מאזן את זה קצת. זה לא יכול להיות בצורה קיצונית. ולכן, עלות אגרת רכב באה לידי ביטוי הרבה יותר כשהרכב ישן. כרכב ישן, אנחנו אומרים גם עשר שנים על רכב שעולה 100,000 שקל, בעוד עשר שנים הוא כבר גרוטאה. מתי הרכבים הישנים נהפכים להיות משמעותיים ושמישים? דווקא כשנפח המנוע הוא יותר גדול, וכשבמקור שלו הוא היה רכב יקר. המנוע עוד חזק, הוא עוד יכול לשמש. כי רכב 1,600, 1,800 ו-2,000 סמ"ק הוא יכול. כשהמנוע של הרכב חזק, הוא מחזיק יותר שנים מעמד. ושם זה בא לידי ביטוי, לא ב-2%,3%. יש רכבים שהאגרה השנתית שלהם יכולה להגיע ל-7% גם כן ואפילו הרבה יותר מזה. הרכבים הגדולים יותר, עם נפח המנוע הגדול יותר, שבעבר היו רכבים יקרים, אבל היום, גם בגלל עלות הדלק,

בסופו של דבר, אתה משלם על זה עוד פעם, הם לא יקרים. 30 ו-40, ו-20 - - - שמה שבא לידי ביטוי. יכול להיות שאולי צריך לקחת את הצעת החוק שלהם ולהביא לידי ביטוי, ואפילו לא פחות מ-10% של השכר הממוצע, ברכבים הישנים האלה,

לשם אתה מסתכל.

זה לא חייב להיות - - - לשנות את השיטה, ולתת - - - הרעיון שהביאו פה בחוק, מיטיב דווקא עם רכבים יקרים ולא עם רכבים זולים, כי ברכבים זולים זה פחות או יותר עונה על הגדרת החוק המוצע. אבל שינוי השיטה והתייחסות להתיישנות ואובדן שווי, כשמצד אחד יש פה מדרג, אבל אולי המדרג צריך להיות יותר גבוה, וגם ממשיך אחרי עשר שנים. פה הוא נפסק, אחרי עשר שנים, זה נשאר. יש רכבים שמשלמים 2,000 שקל לשנה, ו-1,700 ו-1,800, כשכל הרכב שווה 40,000 ו-50,000 שקל, זה לא סביר בעליל.

לשם אנחנו - - - צריכים לקחת את כל - - - וזה גם הכנסה מצטברת, אם הרכב על הכביש 30 שנה, וקיבל מהמדינה 2,000 שקל ו-1,500. המדינה הכניסה את שווי האוטו. יש פה תשלום מצטבר.

ואלה רכבים שגם - - - - לדעתי אנחנו בכלל מהגבוהים בעולם במיסוי של רכישה של רכב. אני חושב גם ש- 70% פחות או יותר מהפעילות של הדלק זה מיסים. וזה באמת יכול לפגוע בהכנסות המדינה. אבל חייבת להיות מגמה של שינוי השיטה. ואתה משלם מס הכנסה על שווי רכב. ואנחנו משלמים אחרי זה על הרכב, ואחרי זה משלמים איזה מס הכנסה גם. גילום, עניינים. אנחנו עכשיו גם עם מס גודש. ומס נסועה על רכבים שלא משלמים דלק. ברוך השם. תעשה ספורט, תתחיל ללכת, לרוץ, הכי טוב. אבל גם זה לא טוב, את התחבורה הציבורית מייקרים. אתה יודע מה, בסדר - - - מכפילים לנו את המנוי החודשי ומנוי יומי ואת הנסיעה היומית. אפשר להתייחס? בבקשה, זה הנושא. קודם כול לגבי עלויות שאגרת רכב מגלמת אגרת רכב נועדה גם לגלם עלויות של הקמה ותחזוקה של מאגר הרכבים. עלויות של כוח אדם של אגף הרישוי שמטפל בניהול מאגר הרכבים ועדכניותו וכולי. כפי שאבנר ציין, מצוין גם בהפנמה של עלויות חיצוניות שליליות של רכב פרטי כגורם תרומה לזיהום אוויר, גודש, תאונות דרכים. סליחה, זה בדלק. זה כולל אגרת רדיו? רגע, זה תשלום שמועבר במלואו לרשות השידור. זה באחוזים מכל - - - ברישוי רכב צריך זיהום אוויר? זה באגרת דלק, במיסוי על הדלק. לא. תוספת השם של האגרה הזאת זה: הסכום הנוסף עבור תאגיד השידור הישראלי. הוא מתווסף לאגרות רכב. ואנחנו מדברים על סכומים שהולכים ופוחתים מדי שנה ב-15%. כ-100 שקל בשנה. כיום זה כ-144 שקלים. זה בערך הסכום השנה. בכל מקרה, אגרות רישוי רכב נועדו גם להפנים חלק מעלויות של השקעת המדינה בתשתית הכבישים ותחזוקה. כשאנחנו מדברים על אגרה ממוצעת משוקללת, לגבי כלל הרכבים, אנחנו מדברים על כ-1,400 שקל לרכב. כאשר עלויות ההשקעה במערכת כבישים ותחזוקתם הם למעלה מפי שניים פר רכב. באיזשהו מקום יש עיקרון שהמשתמש גם צריך לשאת בחלק מהעלויות. לעניין של תחבורה ציבורית, חשוב מבחינתנו לציין שברפורמה שגובשה עכשיו, הרעיון הוא להיטיב עם אותם נוסעים יוממים שהשימוש שלהם בתחבורה ציבורית הוא תדיר והוא מחליף רכב. ככול שאתה נוסע יותר, תשלם פחות פר נסיעה. את מעלה להנחתה ליושב-ראש. יש לו על זה... אשאל אותך חידה: ברוני, כמה משלם יומם מירוחם שרוצה לנסוע כל יום לתל אביב ברכבת, עם כל סוגי המנויים? את יודעת כמה זה יעלה לו? רגע. אני יודע. זה יעלה 610 מנוי רכבת מבאר שבע, ועוד 100 שקלים מירוחם. 710 שקלים. זה מיטיב איתו? אם הוא מרוויח 6,000 שקל בתל אביב?

אם יש לו את המנוי הארצי הוא לא ישלם גם את המנוי של הפריפריה של 99 שקלים, זה לא כפל, זה לא גם וגם. ישלם רק 610. לא, הוא צריך את האוטובוס עד הרכבת. זה כולל גם את האוטובוסים. 610? אבל אם בן אדם נוסע כל יום מירוחם לתל אביב, כמה דלק הוא ישלם? יש לך 150 לכיוון אחד. קח 140. וגם הזמן. רגע, 300 - - - הוא לי ייסע. עזוב, כך ממוצע 30 ליטר ביום.

אבל אתה משווה את זה בין נסיעה ברכב פרטי לתחבורה. אין לו אוטו, הוא פועל. פועל שמרוויח 8,000 שקל. משכורת בתל אביב. נניח מעסיקים אותו. אם הוא נוסע באוטובוס היום, כמה הוא משלם? יש מאות אנשים בבאר שבע שנוסעים כל יום לתל אביב. באוטובוס או ברכבת. ברכבת.

כן, אבל עדיין מנוי חודשי יעלה לו יותר זול. 610 שקלים. אבל זה יותר זול ממה שהוא משלם כל פעם היום, נכון? אם הוא נוסע כל יום מבאר שבע לתל אביב.

אם הוא פועל ואם הוא נוסע מבאר שבע לתל אביב. אבל הוא לא יקבל את ההחזר. ההחזר של המעסיק הוא לפי האוטובוס, 210 שקל. זה משהו אחד, אבל מבחינת העלות. אנחנו מדברים על פועל, לא על אדם שיש לו אוטו.

מנוי חודשי - - - אנשים שיש להם אוטו, לא כל כך עולים - - - לא, אבל אם אדם ייקח מנוי חודשי וייסע מבאר שבע, כל יום לתל אביב, וישלם 610 שקלים,

כמה המעסיק יחזיר לו? ונניח שהוא מרוויח 7,000 שקל. עזוב כמה הוא מרוויח, כמה המעסיק יחזיר לו? 225. למה? חופשי-חודשי של אוטובוס. החוק מחייב אותו לפי אוטובוס. אז פה אנחנו צריכים לטפל, בנקודה הזאת. גם בזה אנחנו מנסים לטפל. אז נטפל בזה, לא בזה שנוריד את המנוי לרכבת. מנוי לרכבת אולי זה דווקא שווה. עוד לא הצלחנו לטפל. בקיצור, לא פתרנו את הבעיות האלה. בוא תמשיך הלאה, העניינים פה לקראת סיכום הדיון. אני רוצה להגיד כמה דברים, קודם כול לפי מה ששמענו מנציגת משרד האוצר, את החוק הזה,

בלי לפגוע בכבודך, לא כדאי לקדם. שמענו פה מספרים ונתונים שהם להפך, דווקא הם מיטיבים עם הצרכן. וזה שזה חל על כולם. זה לפני הפירוק לאוכלוסיות וסוגי רכבים. יש פה נתון של 10% מהשכר הממוצע, שזה בערך 10,000 אלף שקל, אני חושב שלפי מה ששמענו, זה פחות או יותר אותו דבר. רציתי להתייחס לנקודה שקשורה לתחבורה ציבורית והעידוד בשימוש בתחבורה ציבורית. אני חושב שהגיע הזמן להפסיק להשתמש במושגים של החלפה. אם הייתה לנו במדינה תחבורה ציבורית, כולל גם תחבורה ציבורית בשבת, רכבת למשל,

יכול להיות שאדם היה מוותר לגמרי על הרכב.

במהלך השבוע, אדם יכול לוותר על האוטו הפרטי שלו, אבל בסוף השבוע, שישי-שבת, הוא רוצה לנסוע לכנרת, לפארק באשקלון, הוא רוצה לנסוע לירוחם. לסבא וסבתא. ואז בן אדם מוצא שהוא לא יכול לוותר על הרכב הפרטי שלו, כי בשישי-שבת, אין לו איך לנסוע. ולכן אני חושב ש - - - אוסאמה בא רק להוזיל את אגרת הרכב. אוסאמה דווקא - - זרקת עליו את כל הבעיות של התחבורה במדינה. - - אין לו בעיה עם תחבורה ציבורית בשבת. אבל המושג הזה של החלפה, לדעתי צריך להמיר אותו במושג של הקטנה. כלומר, להקטין בשימוש. אם הייתה לנו היום רכבת בשבת, רכבת שלא נכנסת לבני ברק, לא נכנסת לירושלים, לא נכנסת למקומות שקדושים לכולנו, אז אין שום בעיה. למה בן אדם צריך לשלם 600 שקל על מונית כשהוא טס בשבת מנתב"ג בחברה זרה, בשביל להגיע מחיפה לנתב"ג. אתה מסכים איתי? אם הוא רוצה לטוס בשבת? המשפט שלך: אם היה לנו. אם היה לנו בשבת אתה אומר, אני אומר אם היה לי ביום ראשון רכבת מירוחם, הייתי בא כל שבוע לכנסת ברכבת. אני עד היום מחפש את הרכבת.

אם אתה רוצה שבן אדם יוותר לגמרי על הרכב, והוא במקרה לא שומר שבת, קשה מאוד לראות איך בן אדם מוותר על זה. יש שתי אוכלוסיות, יש אוכלוסייה שמשתמשת בתחבורה ציבורית ויש אוכלוסייה שמשתמשת ברכב פרטי. אם תעשה סקר - - - אתה יודע מה החלוקה

העניים משתמשים בתחבורה ציבורית. מעמד ביניים, מעמד גבוה ומעלה פחות משתמשים. מיכאל, אם אתה תיכנס עכשיו לאוטובוס, ולכל מי שמשתמש כל יום בתחבורה ציבורית, ותשאל אותם: כמה מכם משתמשים בתחבורה ציבורית בגלל היכולת הכלכלית, ואם הייתה לכם יכולת כלכלית, הייתם מוותרים על תחבורה ציבורית, סביר להניח שהרבה אנשים היו מוותרים על תחבורה ציבורית. לא משתמשים בתחבורה ציבורית בגלל שהיא לא באה בזמן. אוטובוסים לא באים בזמן.

זאת בעיה אחרת בפני עצמה. אני שואל אותך שאלה פשוטה: אם אתה תשאל עכשיו נהגי רכבים, האם אתם מוכנים לוותר על השימוש ברכב פרטי לטובת שימוש בתחבורה ציבורית? הם יגידו מבחינה כלכלית אולי זה שווה, אבל אנחנו לא נוותר בגלל, כמו שאמרת, שלא עומדים בזמנים, לוקח יותר זמן להגיע, וגם שימוש בשישי-שבת,

להגיע לסבא וסבתא ולהגיע לים בשישי-שבת. וגם יש ישובים שאין להם רכבת. זה נכון. ולכן המושג הזה של החלפה, צריך להוציא אותו מהלכסיקון. צריך לדבר על הקטנה ולא על החלפה. מקו באר שבע דרומה, מאות אלפי אנשים בכלל לא מחוברים לרכבת. ומקו כרמיאל צפונה, לא ראש פינה, לא חצור, לא קרית שמונה, לא שלומי, אלה מאות אלפי אנשים שלא מחוברים לרכבת. הרי רכבת לא מביאה שום מזור לצרותיהם, הם חייבים אוטו. טוב, דנו בזה מספיק, אנחנו רוצים לסכם את הדיון הזה. אדוני, ביקשת להגיד משהו?

היושב-ראש, כידוע לך, יש לנו ילדים שהם סטודנטים, ויש לנו גם משפחות ברוכות ילדים, הם מחזיקים אוטו, לקחת את הילדים לגן ולהחזיר. אני רוצה לשאול: למה על אוטו קצת ישן, צריך לשלם פעמיים אגרה בשנה, זה יוצא כמעט 600 שקל על האוטו הזה, פלוס 150 שקל על רכב כמעט ישן? הוא מדבר על זה שעושים טסט פעמיים. אתה מתכוון לכך שעושים פעמיים בשנה טסט. זה לרכבים מעל 20 שנה. אתה לא מדבר על האגרה, אתה מדבר על הטסט. אגרה אתה משלם פעם אחת. אתה משלם פעמיים על הטסט. - - - 96 או גם טסט מחולק? טסט, אתה משלם פעמיים או שהוא מחולק גם?

ולא רק שאתה משלם על הטסט 600 שקל, אתה משלם עוד 120,

על רכב קצת ישן. וחוץ מזה - - - כל חצי שנה עושים טסט? לרכב מעל 20 שנה, פעמיים בשנה צריך לעשות. רכב מעל 19 שנה. מתי נוצר הכלל הזה? זה שנים. פעמיים בשנה. כן. כמה זה שנים? זה לא 20 שנה הכלל הזה. מתי נוצר הכלל? הרבה שנים. אני מכיר את זה - - - כמה הרבה? תתנו נתון. מתי הגיעה הדרישה לטסט פעמיים בשנה על אוטו מסוים? אני יכול להגיד שמעל 15 שנה.

זה לא כזה ישן. זאת החלטה לא כל כך ישנה. הילדה סטודנטית,

היא עובדת במלצרות כדי שהאוטו הזה ישרת אותה, מירוחם לספיר בשביל ללמוד ולחזור לירוחם לישון.

האם זה ראוי, אוטו שהוא על הכביש מ-2011 עד היום, צריך לשלם 1,000 ומשהו שקל על אגרה, טסט? תודה. תודה רבה לך, אדוני. אוסאמה, בבקשה. תודה אדוני היושב-ראש על הדיון. זו בדיוק הייתה מטרת הדיון, שנשמע את כל הגורמים. אני חושב שהחכמנו ולמדנו מהדיון הזה, ויש לי בתור יוזם החוק הזה, עם חברי אחמד טיבי, יש לנו כבר רעיונות איך להתקדם. אני חושב שגם מבחינת התקנות האלה, אני מבקש,

תעבירו לנו בבקשה את התקנות האלה. נלמד אותן. נהיה אתכם בקשר. יש מה לשפר ויש מה לתקן.

תעבירו לוועדה את הטבלאות שמסבירות איך מחושבות האגרות. ואם יש מסמך קריטריונים או שיקולים להעביר גם לוועדה. אני חושב שבהחלט אפשר לתקן כמה דברים, כמה דרגות. אפשר גם מבחינת כל העניין הזה של הוותק, של ההתיישנות והבלאי של הרכבים. צריך לעזור לקבוצות האלה, להקל עליהן, בהחלט אפשר להגיע לזה. מלכתחילה לא הייתה כוונתנו להוריד ברכבי יוקרה וברכבים יקרים. אני חושב שהיום גם מבחינת זה שכאילו אתה קובע פעם אחת, 106,000, 150,000 ואז כל שלוש, ארבע חמש שנים, למרות שירידת שווי הרכב היא יותר מהירה מהעניין הזה. שווי הרכב יורד יותר משיעור האגרה.

ולכן פה אפשר בהחלט לבוא בדברים עם משרד התחבורה, עם משרד האוצר. כולי תקווה שנגיע לאיזשהם הסכמות. יפה, אוסאמה, אני אוהב את רוח הדברים שלך. יש עוד מישהו באולם שרצה להתבטא לגבי החוק הזה או בזום ולא התבטא בנושא? כי אם נגיע להסכמות עם משרד התחבורה בעתיד לבוא, ותהיה טבלה מתוקנת או גישה אחרת, זה יגיע להצבעות. אני רואה בדיון שהיה עכשיו דיון כללי על הצעת החוק ואם תהיה התקדמות והסכמות, נביא אותו ישר להצבעות. אנחנו רוצים לתת זכות לכל אחד, או להתנגד או להגיד משהו בשלב הזה. אני רואה שאין אף אחד שרוצה להוסיף. מבחינתנו רוח החוק, לנתח מחדש את הטבלה של אגרות הרכב, להקל, לא על המיליונרים, להקל על אלה שקונים רכב יד שנייה, אלה שקונים רכב לא יקר מדי, באזור 150,000, 200,000, למה אני אומר 150,000 ו-200,000? כי לפעמים 150,000 ו-200,000 מייצג רכבים משפחתיים, של משפחות עם חמישה ילדים, שבע מקומות, אז הוא בדרך כלל יתקרב לסכום של 200,000. לא יוקרתי, אבל הוא יהיה באזור הזה. ולכן באזורים האלה, צריך לנתח את המשמעויות להכנסות המדינה, ואת הטבלה של השינויים לאורך השנים. ואם נוכל להקל על קבוצות מסוימות באגרת רישוי רכב, בהסכמה עם יוזמי החוק, ונביא את זה לוועדת כלכלה, זה יהיה ברכה לכל האזרחים. תודה אוסאמה, תגיד לאחמד טיבי שקידמנו את הדיון. הדיון הכללי הסתיים, תודה רבה לכולם. הישיבה ננעלה בשעה 11:24.